אני פותח את הישיבה, הצעת תקנות מחלות בעלי חיים (מיקרואורגניסמים, תרכיבים ומעבירים). מה זה מעבירים? כל מיני חרקים שנושאים מיקרואורגניסמים. תיקון, התשפ"ג-2023. מי מסביר? אני אתן רקע, מדובר בתקנות שעוסקות בחיסונים לבעלי חיים ובגורמים שעלולים להעביר מחוללי מחלה בבעלי חיים. לפי התקנות מנהל השירותים הווטרינריים רשאי לתת היתר לייצור, יבוא, הפצה והחזקה של תרכיבים, מיקרואורגניסמים ומעבירים. בשירותים הווטרינריים פועלות מחלקות מקצועיות שאחראיות על תחומים מסוימים, כל מחלקה מתמקצעת בתחום שלה ומבצעת את פעולות הפיקוח והאכיפה. קיימת גם מחלקה לפיקוח על תכשירים ותרכיבים וטרינריים, שזה חומרי הדברה, חומרי ניקוי וחיטוי וחיסונים, המחלקה היא בניהולו של ד"ר ארז לוברני. בקשות להיתרים שמגיעות לפי התקנות נבחנות על ידי היחידה הזאת מבחינה מקצועית, לפי נהלים סדורים של היחידה. מדובר בכ-100 היתרים שנחתמים בחודש, כיום היות ולפי התקנות רק מנהל השירותים הווטרינריים רשאי לחתום על היתרים מכוח התקנות המנגנון הוא שפעם בשבועיים נפגש מנהל היחידה עם מנהל השירותים הווטרינריים הם עוברים היתר היתר, יש סקירה של היחידה לגבי כל היתר, היא מלווה בהסברים והמנהל חותם על סמך הבדיקות המקצועיות של היחידה. יש בקשות להיתרים? אתם מקבלים בקשות ואז בוחנים אותן ולפי ההחלטה נותנים את ההיתר?

בוחנים אותן מבחינה מקצועית ויש נהלים סדורים של היחידה לפיקוח על תכשירים ותרכיבים וטרינריים. המנגנון הזה ייצר איזה שהוא צוואר בקבוק, איזה שהוא עומס גם על מנהל השירותים הווטרינריים וגם המנגנון הזה בעצם מאט את מתן ההיתרים לציבור, היות שרק פעם בשבועיים נערכת פגישה כזאת. אז גם יש כאן פגיעה בשירות שניתן לציבור וגם יש כאן עומס מיותר על מנהל השירותים הווטרינריים שבסופו של דבר נותן את ההיתרים על סמך הבדיקה המקצועית של היחידה. בתיקון אנחנו מבקשים שמנהל השירותים הווטרינריים יהיה רשאי להסמיך עובד אחר של השירותים הווטרינריים מטעמו, להסמיך אותו לעניין התקנות וכך אותו עובד יוכל גם לחתום על ההיתרים מכוח התקנות. בסך הכול זה תיקון טכני. אני גם אציין שבהרבה מאוד תקנות של משרד החקלאות קיים המנגנון הזה שמנהל השירותים הווטרינריים יכול להסמיך עובד מטעמו לעניין התקנות, בפרט תקנות מכוח פקודת מחלות בעלי חיים כמו התקנות האלה. לכן הגשנו את הבקשה לתיקון. אני רק אגיד כהשלמה. התיקון הוא לא לגמרי טכני כמובן, הוא מאפשר בכל זאת הסמכה של עוד עובדים למלא את התפקידים של המנהל לפי התקנות. היו לי שתי הערות לנוסח שהגשתם. קודם כל שיובהר בנוסח שמי שיהיה מוסמך הוא עובד השירותים הווטרינריים ולא מטבע הדברים אדם שאיננו עובד המדינה, ושיהיה פומבי לאותה הסמכה, כלומר שאנשים שמגישים את הבקשות להיתרים יידעו למי לפנות, כלומר שהודעה על ההסמכה הזאת תפורסם ברשומות ובאתר המשרד. יש אתר נפרד לשירותים הווטרינריים או שזה במסגרת אתר המשרד? זה במסגרת אתר המשרד. מעבר לכך אין לי הערות, אלה היו שתי ההערות שגם העברתי אליכם. נכון, קיבלנו את ההערות. אני כן אציין שבכל מקרה גם בכל המינויים הרבים שנעשים בתקנות לפי פקודת מחלות בעלי חיים ובתקנות בכלל כשהמנהל מסמיך עובד מטעמו אנחנו מקפידים על פרסום ברשומות גם כשהדבר לא כתוב במפורש בתקנות, אבל כמובן שאין לנו התנגדות להוסיף עוד משפט על זה שהמינוי יפורסם ברשומות ובאתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר. אתה רוצה להגיד משהו? לא, תודה.

מי קורא? תקנות מחלות בעלי חיים (מיקרואורגניסמים, תרכיבים ומעבירים), (תיקון) התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיף 22(א)(12) ו-(15) לפקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש),

אני מתקין תקנות אלה: תיקון תקנה 1 1. בתקנה 1 לתקנות מחלות בעלי-חיים (מיקרואורגניסמים, תרכיבים ומעבירים), התשל"ה-1975, בהגדרה "מנהל" בסופה יבוא "או מי שהוא הסמיך לעניין תקנות אלה, כולן או חלקן". את כבר מטמיעה את התיקון שדיברנו עליו כבר בנוסח.

למה עד עכשיו לא היה לכם הסמכה לעשות את זה? אנחנו לא יודעים. אני ניסיתי קצת לנבור כשהתקנות האלה הותקנו, אבל לא כל כך מצאתי מידע. אף פעם לא עדכנו אותן. כן, אבל למה לכתחילה זה לא נכתב ככה אני לא יודעת. אז כל דבר רצתם למנהל לחתום? התקנות הן מאוד ישנות, הן מ-1975, למרות שיש לנו תקנות ישנות עוד יותר ששם כן רשום שזה יהיה המנהל או מי מטעמו, אז אני באמת לא יודעת איך זה התפספס בתקנות האלה. וכאן אני מציע להוסיף את התיקון שהודעה על הסמכה כאמור תפורסם ברשומות ובאתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

מה זה מעבירים? לא ענית לי. מעבירים אלה או חרקים שנושאים מיקרואורגניסמים או בעלי חיים ממש שאתה רוצה לקבל אותם עם המחלה, הרבה פעמים בשביל מחקר. הבנתי. מכיוון שאני לבד אז אני בעד התקנות, כולל התיקונים של היועץ המשפטי כפי שהוקראו בוועדה. התקנות עברו.

הישיבה ננעלה בשעה 10:50.